אני פותח את הישיבה.

בתחומי השיכון והתעסוקה. שילוב יוצאי אתיופיה 2020 ואילך, שיעורי התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה,

אך עדיין קיימים פערים בשכר הממוצע בין משק בית ישראלי ממוצע למשק בית אתיופי ממוצע.